ישיבת ועדת הכספים. שתי הצעות לסדר, אם אפשר בקצרה, מיכל שיר. כן, מאוד מאוד בקצרה. אתמול נחשפנו לכך שדמי האבטלה יוארכו עד לחודש אוגוסט. רק הייתי רוצה לציין שצריך לשקול הארכה של דמי האבטלה עד לאוקטובר, עד לסיום חגי תשרי. נדמה לי שהם אמרו שהם - - - - בוחנים את זה. - - שיבדקו אז בתום התקופה. אף אחד לא ייקח עובד לעבודה לפני החגים, זה לא כל כך הגיוני, כשרוב המשק גם בלי קורונה לא כל כך עובד. האריכו את זה בשאר המקומות בעולם, גם ללא קשר לחגי תשרי, ולכן צריך לתת על זה את הדעת. תודה רבה. תודה רבה אדוני, בוקר טוב. אני שלחתי לך גם מכתב. לאחרונה נחשפתי לעוול נוסף. כנראה שרוצים למוטט את העצמאים סופית. אלה שהוציאו את האנשים לחל"ת והמדינה משלמת את שכרם חשוב לי שהוא ישמע, כי זה מקומם העצמאים ובעלי העסק הפרטיים נדרשים לשלם ביטוח לאומי. הוצאתי לך מכתב בעניין הזה, וטוב נעשה, אם נקיים דיון, אפילו קצר של 20 דקות, עם מנכ"ל הביטוח הלאומי ואנשי האוצר. ממה בדיוק הם ישלמו ביטוח לאומי, אם האנשים שלהם יצאו לחל"ת? זה לא שקל ולא שניים, מדובר במאות אלפי שקלים לעסקים גדולים. נראה לי שזה המשבר הבא והמכה הבאה של העצמאים עצמם. הוצאתי לך מכתב, גם ליועצת המשפטית. ראוי שנקיים רבע שעה, 20 דקות דיון בנושא הזה, כי הוא מהותי, כי הוא בעל משקל רב.

אני רק אתייחס למה שאמר מיקי. אני חושב שכדאי שנתחיל לקיים דיונים על עוד דברים, ולאו דווקא על הצעות חוק שהממשלה מביאה לנו. יש לנו דברים חשובים. כמו שהיום מסיימים מוקדם, יכולנו לקיים עוד שעתיים,

עקב פניות שקיבלתי, אתמול פניתי לחברת החשמל, לאורן הלמן, סמנכ"ל חברת חשמל. ביקשתי ממנו לדעת, מדוע מגבילים עובדים מאזורים מוגבלים. לא נותנים להם להגיע לעבודה. אני חושב שזה לא ראוי, אם אין להם אפילו בן משפחה בבידוד. חברת חשמל מגבילה עובדים מאזורים מוגבלים. כן, דיברתי אתמול עם יושב ראש חברת החשמל. אני גם דיברתי עם אורן הלמן. זה נכון, זה דבר חמור. לא קיבלתי עוד תשובה.

אני חושב שאנחנו צריכים לעשות סוף להכתמה של ציבור שלם. כשעושים הגבלה לאזור מסוים, חשוב שיבינו שמכתימים את אותו אזור ואת אותו ציבור. בסופו של דבר, לא נותנים להם לעבוד, לא נותנים להם להיות חלק מהחברה, ואחר כך רוצים שהם ילכו לעבוד. הגיע הזמן שיעשו לזה סוף ושחברת החשמל שלקחה עובדים באשדוד שפנו אלי ולא נתנו להם להגיע לעבודה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לטפל בהם זה הסיפור של אי הוודאות. הרי כל פעם מאריכים את דמי האבטלה בעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מעבר לזה שעושים את זה בהתראה קצרה, גם אף אחד לא מודיע מה על אותו עובד לעשות. אני מקבל המון פניות מאנשים, ששואלים אותי: האם עלי לפנות שוב לרשות התעסוקה כן או לא? האם אני צריך לפנות שוב לביטוח הלאומי כן או לא? אני חושב שאנחנו חייבים לדרוש מהממשלה לייצר קצת יותר ודאות לא רק במועדים, אלא גם בתהליכים שאותו עובד צריך לעבור כדי להיות זכאי לאותם דמי אבטלה שהוא צריך לקבל.

אנחנו צריכים לקרוא את זה, נכון? אז נתחיל לפי הסדר. גיא, בישיבה הקודמת התחלנו לקרוא? התחלנו לקרוא.

אדוני היושב-ראש, רציתי לבקש ממך להתייחס לדיון הקודם. עלתה תחושה של ביקורת בוועדה ובציבור על מידע שלא שיתפנו בעניין גילום המס. אני רוצה לומר כמה מילים, אם אפשר. גיא, זה כבר לא יקבל כותרת, עזוב.

לא לא, בשביל מה? גמרנו. רק כדי להבהיר שמדובר בהחלטת שכר ולא בפטור ממס.

יש לי את העמדה שלי בעניין הזה, יש לכם את העמדה שלכם. לא, לא רציתי לדבר על הרעיון עצמו. הדיון היה מיותר, מכיוון שאם הייתם אומרים את זה אז, לא היה צריך דיון.

אני לא נכנס לזה, לא נוח לי כל העניין הזה. אני לא חושב שעכשיו זה הזמן. אז רק מילה אחת, לא נפתח את זה. אנחנו לא מנועים מלקיים דיון - - - בסדר, אני לא רוצה לשמוע את זה, בשביל מה?

כן, אבל זה המסר שיצא מהוועדה, אדוני. בסדר, תודה.

בבקשה, מי מתחיל לקרוא? אנשים צופים בנו, אדוני. בעקבות מה שאמרתי, אני מקבל עכשיו עשרות מסרונים, שמבקשים שהוועדה תשקיע 15 דקות בעניין הזה, עם גורמי הביטוח הלאומי. זה כבד מאוד מאוד מאוד, מאוד כבד. תודה רבה. אני אדבר עם מנכ"ל הביטוח הלאומי, ונראה לפי זה. הוא מוכן מחר בבוקר, זה אנשי אוצר. תודה רבה אדוני.

בבקשה. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020 פרק א': הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס החלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה הגדרה לפרק א' 1. בפרק זה, "התקופה הקובעת" התקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020). הארכת תקופות המסתיימות בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה 2. (א)בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטים בסעיף קטן (ב) לא תבוא במניין התקופה הקובעת, אם התקיימו שני אלה: (1)מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת, (2)מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה. (ב)אלה התקופות שעליהן תחול הוראת סעיף קטן (א): (1)בפקודת מס הכנסה ‏: (א)סעיף 66א(א)(2) לעניין הגשת השגה; תסבירי כל סעיף שאת מקריאה. הרישה מציגה את התקופות שאנחנו נוסיף ואת המועדים הרלוונטיים, כלומר: כל מועד שהיה אמור להביא לפקיעת התקופה הקצובה בזמן אם מועד חל בין 23 במרץ לסוף חודש יולי, שזה חודשיים לאחר תום התקופה הקובעת, התקופה הקובעת לא תיספר במניין הימים. התקופה הקובעת זה מה-23 במרץ עד ה-31 במאי. זאת ההוראה שתחול לגבי כל התקופות שמפורטות להלן בהמשך החוק שנעבור עליו. התקופה הראשונה היא השגה של בן זוג על שומה שנקבעה. במקרה הזה זה נותן לנישום פרק זמן נוסף להגיש השגה על שומה שנקבעה לו, זה לטובתו מה שנקרא. יתר הפסקאות, 85א(ד)(4) - - - זאת אומרת, עד היום היה לו 30 ימים. אם ה-30 ימים נפלו בתוך התקופה הקובעת, שזה בין 22 במרץ ל-31 במאי, - - - - או בחודשיים שאחריה. - - , יוארך לו המועד ל-100 ימים לצורך העניין.

לא תבוא בחשבון התקופה שמה-23 במרץ עד ה-31 במאי,

לא תבוא בחשבון התקופה הזאת לעניין השגה או ערעור. אני חושב שזה רק לעניין השגה. לגבי ערעורים, משרד המשפטים הוא בעמדה שצריך לחול הדין הכללי. אנחנו ניסינו בטיוטות המוקדמות נדבר אחר כך על קנסות ועל עיצומים לעשות הוראות גם לעניין עיצומים או לגבי ערעורים, והוחלט בעצה אחת עם משרד המשפטים, שבנושאים האלה יחול הדין הכללי. מה הדין הכללי? יצא סיפור של הארכת מועד של שר המשפטים

שחל גם על התדיינויות בין צדדים רגילים, בין צדדים פרטיים. רצו שכל הארכת המועדים בסדרי הדין

תחול באופן אחיד על כולם. אז איזה הארכת מועדים יש בערעורים? גם, במהלך תקופת הקורונה התקופות לא - - - שר המשפטים תיקן את תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד). אלה תקנות של שר המשפטים, שבהן מוארכים המועדים, שקשורים לכל העניינים האזרחיים, בין היתר גם לענייני מיסים. התייעצנו בזמנו גם עם בתי המשפט. קנסות? אני לא חושבת שמוסדר שם. לא קנסות של רשות המיסים וגם לא קנסות של רשויות אחרות? לא, זה עניין של רשות המיסים, שאני לא חושבת שהם ביקשו להסדיר אותו.

אם כבר מסדירים, למה לא להסדיר גם את הקנסות של רשות המיסים ולתת להם עוד אורכה? את זה תצטרך לשאול את רשות המיסים. שוב, לקנסות היו תקנות כלליות, תקנות חירום. בהן הוסדר הנושא הזה יחד עם - - - עוד לא הוסדר.

היו תקנות חירום. הקנסות שאדם צריך לשלם זה לא - - - אבל התקנות בתוקף היום או שהן פקעו?

התקנות פקעו לפני יומיים, אבל אני מדגיש והסברתי את זה לייעוץ המשפטי אתמול בשיחת הכנה לקראת הדיון שאנחנו רצינו לשלב את הקנסות בחיקוקים האלה, אבל עמדת משרד המשפטים היתה שענייני אכיפה צריכים להיות מטופלים באופן אחיד בין כל רשויות האכיפה. אבל היא הפנתה אותנו כרגע אליך. אבל היא אומרת שזה אתם.

העיצומים הכספיים - - לא, דיברתי עם ליהי על קנסות, והיא מפנה את זה אליכם.

לא, דין קנס כדין עיצום. קנסות ועיצומים זה היינו הך, שזה אומר הסדרה כללית. אז איפה ההסדרה הזאת תיעשה? היתה הסדרה כזאת - - היתה, היתה.

יפה, ונגמרו. ועכשיו היא תובא בחקיקה? היא לא תובא בחקיקה? את זה אני לא יודע, זאת הסדרה כללית. אולי כדאי עכשיו להוסיף את זה פה בחקיקה? הרי הוא אומר לך שזה היה, אז כנראה שהם לא נגד. אנחנו לא נגד, תזכרו שכל מה שמונח כאן בפניכם, רוב התקופה כבר עברה. מה שאנחנו דנים כאן היום רלוונטי בעיקר לחודשיים הקרובים. נכון, בסדר, את תרצי לבדוק את העניין של קנסות ועיצומים של רשות המיסים ספציפית? שגית, אנחנו דיברנו על הקנסות, זה גם מופיע, לא? אני הכנסתי נוסח של עיצומים לבקשת הוועדה, אני מבינה שרשות המסים ומשרד המשפטים מעדיפים שלא, ואני אומרת את זה בעדינות יחסית. אני לא כל כך מבינה את העמדה של משרד המשפטים, אני רוצה להבין אותה. סליחה אם יצאתי מבלבלת. העיצומים הכספיים לא רק של רשות המיסים באמת הוסדרו בהסדרה כוללת, ואני חושבת - - - בחקיקה? בהצעת חוק שכבר נידונה בכנסת או שהיא - - -?

אני חושבת שזה היה בתקנות שעת חירום,

אבל התקנות פקעו, אז מה קורה עם החודשיים הקרובים?

תבדקי את זה.

כשאת בודקת את זה, השאלה השנייה האם אתם תסכימו שאנחנו נפריד את העיצומים הכספיים והקנסות של רשות המיסים? כי הוועדה רואה חשיבות לשלב אותם בהצעה הזאת, ולא כחלק מהאכיפה הכוללת שאתם עושים ביחס לכלל העיצומים הכספיים,

בסדר גמור, אני אבדוק. אבל צריך תשובה מהר,

זה לוקח זמן. התשובה מוכנה, היא רק צריכה לראות איך היא מגישה לנו אותה. כפי שאמרתי ליועצת המשפטית לפני הדיון, יש פה כל מיני פסקאות שנגיע אליהן, פסקאות להארכת מועד. כשנגיע אליהן, נדבר עליהן. הגענו אליהן, היא הקריאה אותן. עד איזה פסקה קראת? 66א(א)(2). היא קראה רק את ההשגה, היא עוד לא קראה מחירי העברה בין-לאומיים. (ב)סעיף 85א(ד)(4); מחירי העברה בעסקה בין-לאומית נותנים למנהל זמן נוסף להגיש תשובה לנישום שהגיש בקשה. היועצת המשפטית העירה בדיון הקודם, שיש פה לא מעט פסקאות שנותנות למנהל עוד ימים להגיש תשובות. כדי לייעל את הדיון, אנחנו מוותרים על תוספת הימים הזאת, אנחנו יכולים להסתדר בלעדיה. התועלת בה לא מצדיקה את הדיון.

אנחנו מוכנים. פה למשל כבר היום יש להם 120 ימים, אז אם אתם מוסיפים 70, זה כבר נהיה 190. זה באמת לא מעט זמן למנהל רשות המיסים. דיברנו על זה קודם. בגלל מצב החירום הזה, יוצא שמבחינה ציבורית אנחנו נותנים עוד זמן לפקיד השומה או לרשות המיסים, בזמן שלא נותנים לאזרחים. ברוח הדברים שאתה אומר,

את הדברים שחשובים לנו נשאיר. אז את פסקת משנה (ב) אתם מורידים.

גם את (ג),

כולן באותה רוח בנושא שינויי מבנה. נותנים עוד ימים למנהל או לפקיד השומה להשיב על בקשות אנחנו מוכנים להוריד. הם מורידים. אני אגיד באופן כללי, שסעיף אחד עוסק בהקצאת מניות באמצעות נאמן, שיש למנהל רשות המיסים 90 ימים. אם היינו מוסיפים, זה היה הופך ל-160 ימים. בסדר, אם הם מסכימים להוריד את זה. מיזוג יש להם היום גם 180 ימים. סך הכול יש לכם לא מעט ימים לקבל החלטה. אז הנה ההערות נשמעו ואנחנו באים עם תשובות.

אנחנו רוצים שההערות לטובת האזרח גם יישמעו, מה שאפשר לחסוך לאזרח. כל ההערות נשמעות. 119א(ב) זה סעיף שעוסק בגביית חוב ממי שהועברו עליו נכסים. כרגע יש תקופה של שלוש שנים שאפשר להפעיל את הסעיף הזה. גם על זה אנחנו מוותרים. זה מאפשר לנו להפעיל את הגבייה המיוחדת - - - אני בעד ותרנות. 119א(ו) רישה זה סעיף לטובת הנישום, כיוון שהוא מאפשר השגה על החלטה שהתקבלה בנושא גבייה כזאת, אז אני מבקש להשאיר אותו. זה לטובת הנישום.

היום לנישום יש 21 ימים להגיש השגה, והם יאפשרו את ההארכה של 70 הימים. של 71 הימים.

שזה לטובת הנישום? כן. (ח)סעיף 130(א)(2), (ד)(1) ו-(יא)(2); 130(א)(2) הוא סעיף שמטפל בתקופה שיש לאזרח להגיש ערר על דחייה של הבקשה שלו לאשר שינוי מהוראות ניהול ספרים. היום יש לו שלושה חודשים, וזה מאריך לאזרח את הזמן שהוא יכול להגי שאת הערר. 130(ד)(1) זה ערר על סירוב של פקיד שומה לקבל חשבונות, שלא על סמך פנקסי חשבונות שנוהלו בהתאם להוראות ניהול ספרים. היום יש לאזרח 30 יום מיום קבלת ההודעה להגיש את הערר. כאן שוב מאריכים לאזרח את התקופה.

ההארכה היא 70 ימים לכולם. גם לאזרח? ההארכה היא אותה הארכה, השאלה מה היה במקור. 130(יא)(2) זאת בקשה מפקיד שומה לעיין מחדש בהחלטתו לגבי פסילת ספרים ולהגיש עליה ערר. היום יש לנישום 30 יום מיום קבלת ההודעה כדי לבקש מפקיד שומה לעיין מחדש, ו-60 יום מיום מתן החלטת פקיד שומה להגיש את הערר. שוב אנחנו מאריכים לנישום את התקופה וזה לטובת הנישומים.

פה עוד פעם מתעוררת השאלה לגבי ערעור, כי הסעיפים האלה עוסקים בערר, אתם כן מאריכים אותם כי הם נמצאים - - - - - - בית משפט.

אבל על ערר יש גם ערעור לבית משפט. נכון, אבל אנחנו בערר מטפלים. אני מבינה שאתם מטפלים בערר, אבל הוועדה רוצה להבין את התמונה הכוללת מה יחול ביחס לנישום. אנחנו מיוזמתנו בנוסחים, בטיוטות הראשונות, היו ערעורים. אנחנו כפופים לייעוץ המשפטי לממשלה. אז עכשיו נחזור אליך. אני מבינה שמבחינתכם יש הארכה גם ביחס לערעורים, כל ערעור, אם הוא על מס או בעניין אחר. אנחנו לא מצאנו הצדקה להבחין בין עניינים אזרחיים אחרים לבין דיני המס. למרות שיש שוני בין שני פרטים שמתווכחים בבית משפט לבין נישום שרוצה לערער על החלטת פקיד שומה או החלטת רשות. כששוחחנו יחד עם רשות המיסים, עם הנהלת בתי המשפט ועם הרפרנט האחראי אצלנו, דובר על המורכבות וניתנו דוגמאות נוספות לעניינים אזרחיים מורכבים באותה מידה, שבהם ניתנת ההארכה הכללית, כלומר חל דין אחד לגבי הארכות שקשורות לסדרי דין. אז מה ההארכה הכללית שתהיה ותחול למעשה גם על ערעור?

למיטב זכרוני, כבר

היא הסתיימה, זאת אומרת: לא תהיה הארכה ביחס לערעור.

אם אני לא טועה, באמצע מאי הסתיימו ההארכות שהוא נתן לסדרי דין. אז זה לפתחכם, אם אתם רוצים להאריך.

אני לא יודעת, זאת שאלה.

אנחנו קיימנו את הדיון הזה בתוך הממשלה וזה מה שיצא. אני מבין את הצורך של הוועדה - - - עוד לפני שאנחנו משנים,

רק להגיד לכם שנדרשנו לזה, קיימנו דיון כזה. אני מבינה, אבל בינתיים גם חלפו המועדים. כשקיימתם את הדיון, הוא היה רלוונטי, כי הייתם עדיין בתוך המועדים של ההארכה. אנחנו היום נמצאים אחרי המועדים של ההארכה, אנחנו מאריכים לכם את העררים, אבל ייצא מצב שלכאורה לגבי הערעור לא. יכול להיות שזה מצב נכון,

אבל גם יכול להיות שלא, צריך לשקול את זה.

אל תהיה מושפע משר האוצר, שעשיתם שם ואתם מביאים לנו הכול מוכן לפה. קיימתם שם ואנחנו רוצים גם לקיים דיון פה,

יכול להיות שאנחנו מסכימים אתכם אבל אנחנו רוצים להבין. לא נסרב לקיים דיון בשום מקום, בוודאי לא בוועדה הזאת.

(ט)סעיף 145(א)(2); הסעיף מטפל בסמכות פקיד שומה לאשר שומה עצמית לפי מיטב השפיטה. היום יש לפקיד שומה ארבע שנים מתום שנת המס. ארבע שנים ומוסיפים עליהן 70 ימים, זה ממש חשוב... בעניין הספציפי הזה - - - - אתם משאירים.

אוקי. (י)בסעיף 145ב(א)(1) רישה, לעניין תקופת 30 הימים הקבועה בו, מדובר בבקשה מפקיד שומה לעיין מחדש בהחלטתו לעניין קבילות פנקסיו של נישום,

היום יש לנישום 30 ימים מיום קבלת ההודעה. את יכולה להסביר שוב את הסעיף

אדם שחולק על החלטה של פקיד שומה, רשאי היום תוך 30 ימים לפנות אליו ולבקש ממנו לחזור ולעיין בהחלטתו שוב. ההארכה שאנחנו עושים עכשיו מאפשרת לו מעבר ל-30 ימים גם את התקופה הקובעת. שהוא יכול לבקש דיון מחדש.

(יא)147(א); בסמכות המנהל לדרוש פרוטוקול עריכת חקירה ומתן צו. היום יש לו שש שנים מיום שנעשתה השומה. אז אתם רוצים עוד 70 יום? באמת.

יכולות להיות הרשעות, נכון? יש פה גם סיפור פלילי. גיא, למה תמיד במקור לנישום יש גג 30 ימים ולפקיד השומה יש

למה? ה-30 יום זה בקשות ספציפיות על שומה. יש התיישנויות של שומה, ויש 30 יום להגיש בקשה. גיא, תורידו את זה. גם (ט) זה מצחיק ארבע שנים ואתם רוצים 70 יום? אתה מדבר על שש שנים ואתה מבקש עוד 70 יום? אבל אני אסביר לך, יש הצדקה לזה. הם לא עשו דבר שש שנים, בדיוק עכשיו בגלל הקורונה הם באו להגיש, אז חייבים את ה-70 יום כדי להגיש להם את זה... אתה מלמד סנגוריה...גיא, למה צריך את זה? זה נשמע רע מאוד, היו לכם שש שנים. יש שם שנה, זאת תקופה של שנה. אתם אמרתם, מה תקופה של שנה? 147(א) זה שש שנים? 147 זה סמכות לתקן שומה, דהיינו פתיחת שומה. סעיף 147 לפקודה מאפשר למנהל לתקן שומות ולפתוח אותן במקרים חריגים. זאת סמכות של מנהל, זאת לא סמכות של פקיד שומה. כמה זמן יש לו? יש לו שנה מתום התקופות שקבועות במועדים אחרים. מה זה שש השנים שנאמרו קודם? אני לא יודעת בדיוק על מה מדברים חבריי. שש שנים מיום שנעשתה השומה, הוא רשאי לדרוש את הפרוטוקול. זה לפי ספציפי שם שלא הוגש דוח, כמדומני. אבל אתם מפנים לכל הסעיף למיטב הבנתי, לא? יש שם כמה עניינים שונים בסעיף הזה. בדיוק, יש שם שלושה דברים בסעיף. לפי הניסוח כאן, אתם מבקשים להאריך את שלושתם, גם את השש שנים, גם את השנה. השש שנים זה בדרך כלל שש שנים מתום שנת המס, שבה הוגש הדוח. אנחנו בכלל לא נמצאים בתום תקופת המס שבה הוגש הדוח, כי אנחנו באמצע שנה, ולכן אני מכוונת לסעיף העיקרי שנראה לי רלוונטי פה, שזה שנה מהרשעה או ממתן כופר, ואם למישהו ניתנה הרשעה או כופר ואנחנו צריכים לטפל בו במהלך של שנה, אנחנו צריכים את ה-71 יום האלה כדי לטפל בו. מה זה לטפל בו? זה לפתוח חקירה? לעשות לו שומות. לפתוח לו מחדש את השומה?

הרי לנו אסור לטפל בשומות שהתיישנו, אבל כשיש מישהו שהורשע בפלילים והוא הורשע או שילם כופר, יש לנו עוד שנה לטפל בו מיום ההרשעה או מיום הכופר. אתם מבקשים את השנה להאריך בעוד 70 ימים.

כי השנה הזאת יכולה להיות באמצע שנה, נניח הוא שילם את הכופר בתחילת מרץ, ואז אנחנו צריכים עוד זמן. מה עשו בשש שנים? השש שנים זה שש שנות השומה. אבל מה הם עשו?

הוא לא הורשע בפלילים בשש שנים האלה. אבל השש שנים זה רק לנישום שלא מגיש דוחות, ואז מותר לנו לעשות לו שומה בהיעדר דוח. את אומרת שרק בסיום שש השנים יהיה מותר לכם, לזה את מתכוונת? גם את זה היא מבקשת להאריך. יש לה פה שלושה מקרים שונים. אני אפתח ברשותכם את כל הסעיף.

את פקודת מס הכנסה. אנחנו מדברים רק על 147(א). אבל יש פה שלוש פסקאות.

ביוזמתו...תוך התקופה המסתיימת כתום שנה... או תוך שש שנים... 145(ב)" ושומה בהיעדר דוח. זה מסתיים תוך שש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח. זה כבר לא משנה. תסבירי למי שלא מתמצא כל כך במה שקורה, בשביל מה אתם מבקשים את הארכת המועדים הזאת בשלושת הסעיפים האלה?

"הורשע הנישום בעבירה" - - למה צריך את זה? רשות המסיים לא ממש עבדה, וגם כשחזרנו לעבוד, מאוד קשה עכשיו גם לקיים דיונים. אני אסביר לאדוני. יש התיישנות רגילה בפקודת מס הכנסה, ויש הוראה שאומרת שאם אדם הורשע בפלילים, וזה דבר חמור, למרות ההתיישנות הרגילה, אפשר לפתוח לו את השומה שנה לאחר מועד ההרשעה.

יכול להיות ששנת המס שלו היתה לפני שנים רבות, אבל הוא הורשע עכשיו בעבירה פלילית. כל עבירה פלילית? לא, זאת עבירת מס.

הורשע לפי הסעיפים הספציפיים 216(ב), 216ב. מצוינים הסעיפים, ורק במקרה הזה

רוצה להבהיר שאם יש לי נישום שהורשע וההתיישנות שלו חלה הרי בתחילת החוק אנחנו מדברים על התיישנויות שחלות בתקופת החירום,

אנחנו לא מדברים עכשיו על כל ההתיישנויות. אם יש לי התיישנות שחלה מה-22 במרץ עד ה-31 במאי או חודשיים אחריה,

אני צריכה להידרש ל-71 ימים האלה. עד אז מה עשיתם אתו? כמה זמן היה לכם לטפל בו?

אנחנו קוראים לנישום שחזר מפלילים, אנחנו צריכים לפתוח רשומות,

אנחנו קוראים לו שוב לדיונים, אנחנו צריכים לבדוק מה נעשה, אנחנו לא עושים ככה סתם שומות. נטלי, למזלנו הורדתם עכשיו את הסעיפים שגיא הוריד,

לפי מה שהבאתם לנו, אתם דואגים לעצמכם. זה בסדר, מותר לכם לדאוג לעצמכם. זה הורדתם חלק, לפחות אתם משקיטים את המצפון שלנו. אני לא יודעת אם לקרוא להוצאת שומות לנישום שהורשע בפלילים דאגה לעצמנו. הזמנים הם גם שונים. תדאגו יותר לאזרח. נטלי, בפסקה הזאת של 147 יש שלוש פסקאות,

בואו נמקד את ההארכה רק באותו נושא של פלילים ולא בשש שנים. וגם לא בארבע, יש לכם שם גם את הארבע שנים שלא בדקתם שומה עצמית בסעיף 147(א)(3). אומר לך חבר הכנסת: תוותר על (א)(1) ו-(א)(3), תישאר עם (א)(2) שעוסק בפלילים,

את (א)(3) לא הסברתם לפי דעתי, שזה היה דוח שומה עצמית,

לא, (3) מדבר על הליך שומה שאפשר להפעיל על (2). אם לא הפעלנו את הסמכות שלנו במהלך התקופות המנויות, כלומר ארבע שנים, מותר לנו להפעיל את הסמכות שלנו רק אם יש לנו

לא הפעלתם אותו ארבע שנים ואתם רוצים עכשיו להפעילו. הם בעצם אומרים לכם: תוותרו על (א)(1) ועל (א)(3) ותישארו עם הארכה ל-(א)(2). אבל ארבע שנים לא הפעלתם אותו, ועכשיו אתם אומרים: אנחנו נלך להפעיל אותו? גם ככה ברשות המיסים עבדו כל התקופה. שבועיים לא עבדו. גם אם עבדו, לא יכולנו לעבוד עם עצמנו. כשאת אומרת לי שיש שנה, אני יכול להוסיף 70 יום זה לא נראה טוב. אנחנו מציעים להוריד את הארבע שנים האלה והשש שנים,

להישאר רק עם (א)(2), תורידו את (א)(1) ואת (א)(3), יש לך פה שלושה מקרים. תבדוק את זה? תחזור עם תשובה? כן, אני אבדוק את זה. (יב)150(א).; 150(א) זה סעיף של הגשת השגה על שומה. היום יש לנישום 30 ימים מיום המצאת הודעת השומה. אז תאריכו לו את ה-30 ימים ל-70 ימים. (יג)152(ג). זה קובע את הזמן בו אם לא מושג הסכם ולא מוצא צו, רואים את ההשגה כאילו התקבלה. היום יש לנו ארבע שנים מתום שנת המס או שנה מיום הגשת ההשגה לפי המאוחר. לנישום יש 30 ימים להגיש, לכם יש ארבע שנים להחליט.

מה שלא צריך, אנחנו נוציא. כל השאלה בהשגות מעוררת את השאלה של ערעור, כי אחרי השגה יש לנישום זכות לערער, ואנחנו לא יודעים אם

הערעור בעיניי מקביל לארבע שנים שיש לכם, כי הוא השיג, היו לו 30 ימים, בסדר, הארכתם לו. יש לכם ארבע שנים לקבל החלטה. אתה מאריך לעצמך את הארבע שנים, אבל אתה לא מאריך לו את הערעור? אבל הארכתי את ההשגה, אז ממילא הוא יוכל לערער על ההשגה הזאת אחר כך. הערעור נשאר ב-30 יום? כרגע זאת העמדה שנאמרה לנו כאן, שהנושא של הערעורים נעשה באופן רוחבי בתקנות שעת חירום. הם יבדקו את זה, הם יחזרו עם תשובה, אבל נכון לעכשיו אין הארכה לגבי ערעורים. (יד)סעיף 167(א(; הסעיף מטפל בהוצאה של שומת ניכויים. היום יש ארבע שנים להוצאת שומה.

- - - (טו)בסעיף 168 רישה, לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו. זאת התקופה להשגה על שומת ניכויים. זה לנישום, שתעמוד לו הארכה. זה לנישום? אז עכשיו מוסיפים עוד 70 יום כל הכבוד לכם... טוב שלא 70 שעות... (2)בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975‏: (א)סעיף 39(א)(1) לעניין תקופת 90 הימים הקבועה בו. זה הזמן להחזרת עודף מס תשומות למי שהמנהל הורה לבדוק את פנקסיו. היום יש 90 ימים לביצוע ההחזר. עברנו חוק, עברנו ממס הכנסה למע"מ. אה, זה מע"מ.

אני רוצה באופן כללי להגיד, שאני חושבת שהמצב הזה מחייב הארכה גורפת של כל דבר שהוא לטובת הנישום. אין סיבה שבעולם, שלא יאריכו בכל התקופה הזאת בצורה גורפת כל מקום שהאזרח רשאי ויכול להגן על עצמו, ולכן אני לא מבינה למה חלק גדול מהסעיפים שביקשת פה - - - איריס, תני לנו דוגמאות איפה רשות המיסים לא כללה בהצעת החוק שלה הארכות לנישום, שלדעתך חיוניות. הדוגמה היא קודם כל לגבי שנת מס מיוחדת. אני לא ראיתי שהאריכו את המועדים בסעיף 145(א)(2) לגבי שנת מס מיוחדת. אני לא ראיתי את כל הנושא של תשומות, הכרה בתשומות לאורך זמן. 145(א)(2) מופיע בהצעת החוק. לא לגבי שנת מס מיוחדת. לא ראיתי האם זה כולל שנת מס מיוחדת. אבל אם מופיע 145(א)(2) זה תופס הכול. איריס, לא כתוב שזה תופס רק עניין מסוים. 145(א)(2) רלוונטי רק לשנת מס מיוחדת, אחרת ההתיישנות חלה בתום שנת המס. אוקי, ובסעיף 145ב(א)(1) לעניין ה-60 יום, לא רק ל-30, אתם הזכרתם רק את 30 יום. האם זה חל גם לגבי 60 יום? לפי ההצעה זה לא חל. גיא, למה זה לא חל? זה בית משפט. כי זה ערעור, על ערעורים הם יתנו לנו תשובה נפרדת. הלאה, דוגמאות נוספות. אנחנו התייחסנו גם לגבי סעיף 116(א) לחוק מס ערך מוסף לגבי התקופה על חמש שנים. 116 תרשום לך לתת על זה תשובה. תקנה 24א(ג) לתקנות מס ערך מוסף לעניין שלוש שנים. אני אקרא סעיף, סעיף ושוחחנו עם גיא אתמול. רוב התשובות היו שליליות, אני לא מצליחה להבין את הגישה הזאת. גיא, למה? בנושא של חשבונית הארכת מועד לניכוי מס תשומות ממילא יש סמכות של המנהל היום להאריך את האפשרות לנכות מס תשומות, אבל יש מגבלה של חמש שנים. המנהל לא יכול מעבר לחמש שנים לאפשר ניכוי מס תשומות. זה נושא מאוד רגיש אצלנו של חשבוניות פיקטיביות. אבל כל החוק הזה נעשה בגלל המצב המיוחד שאנחנו מצויים בו. אתה אומר שיש לו סמכות והוא יכול רק חמש שנים אבל אנחנו רוצים פה לשנות, לאפשר עוד פרק זמן שאנשים יוכלו להתארגן במצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו, למה אתם לא יכולים להסכים? זה נראה כאילו אתם מקובעים. יש הערות אחרות של נציגי הלשכות שנתייחס אליהן ושאנחנו חושבים שאפשר לקבל. לגבי ההערה הספציפית הזאת על חשבונית של ניכוי מס תשומות - - - חוץ מהסיפור הזה של החשבונית, את כל ההערות האחרות אתם מקבלים? לא כולן, אבל יהיו, יהיו הערות שנקבל. אז זה לא רק חשבוניות. גיא, תתייחס לסעיפים שאתם לא מקבלים ואולי תסביר לוועדה למה למה לא לקבל את הבקשות האלה? הן בקשות לגיטימיות לגמרי, שכל מה שהן נותנות זה זכות מינימלית לאזרח. משיחה שקיימתי הבוקר עם מנהל האגף הרלוונטי, כל ההארכות ניתנות באופן שוטף, אין עם זה שום בעיה. דיברתי עם מנהל הרשות לפתוח את זה מעבר לחמש שנים מהיום שהוצאה חשבונית, חמש שנים אחרי שהוצאה חשבונית, זה כבר מקיים חשש להתנהלות לא תקינה. אבל מה עם ההתנהלות שלכם? אתם על שש שנים מבקשים עוד 60 יום.

לא שאתה אומר שמנהל האגף או לא חשוב מי יכול לתת הארכה. אנחנו פה מרחיבים את ההארכה הזאת בגלל המצב שאנחנו מצויים בו, לא עושים את זה באופן קבוע. בדיון הקודם אתה ביקשת שנידרש לעמדות של הנציגים ורצית לשמוע את עמדתנו. זאת עמדתנו. אנחנו הגענו לכאן עם דילול של חלק גדול מהסעיפים, ולחלק מהדברים אנחנו חושבים שאפשר להיענות. תגידו על מה כן ועל מה לא. אני רוצה להתייחס גם לעניין של הפיצוי בדרום שפג ב-31 בדצמבר 19', ולא האריכו את התקנות בגלל הנסיבות של הפיצויים בדרום. אני רוצה שזה יהיה כלול פה. אני רוצה לשמוע על מענק פעימה שנייה. עדיין יש הרבה מאוד בעיות גם לגבי ההארכה הזאת, כי אני רואה פה רק את מענק פעימה שלישית. שלום לכולם. מעבר לנושאים שחברתי איריס דיברה עליהם, יש עוד כמה מועדים, שאנחנו חשבנו שראוי גם להאריך. אני סתם אתן דוגמה כל הנושא הזה של איחוד עוסקים. איחוד עוסקים היו צריכים לדווח ב-30 למרץ בדיוק בתקופת הקורונה, וכמו שהאריכו את כל הדוחות ואת כל הדיווחים, אנחנו חשבנו שצריך גם להאריך את הנושא של דיווח של איחוד עוסקים. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. כל הנושא של תושבות נתקעו פה הרבה ישראלים, שהם תושבי חוץ. גם את זה חשבנו שצריך להאריך. גם דיווחים על רווח הון שהראו בתקופת הקורונה, גם להם צריך להאריך את ה-30 יום. הגשנו כאן רשימה ארוכה של מועדים, שבדיוק כמו שרשות המיסים ביקשה להאריך את החלק שלה, גם אנחנו ביקשנו להאריך כל הנושא של דיווח על חברות בית, חברות משפחתיות. יש שני נושאים שרשות המיסים אתמול בשיחות שלי עם ערן יעקב ועם שי אהרונוביץ והיום בבוקר גם עם מירי הבטיחה לנו להוסיף: תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין; אם התקופה הסתיימה בתקופת הקורונה, שיאריכו גם אותה ב-71 יום. נאמר לנו שייתנו לנו על זה תגובה היום בוועדה, ואנחנו מאוד מצפים שזה יקרה.

שני סעיפים שירון דיבר עליהם, לאחד אנחנו מסכימים, למס רכישה שישית לקבלנים שהיו צריכים לבנות תוך 24 חודשים. אולי אנחנו נביא את מס רכישה בנפרד בתקנות, נתייעץ עם היועצת המשפטית. דיברנו בישיבה הקודמת שמס רכישה מכניסים בחוק. לא, לא שחלוף דירות, הם ביקשו דבר נוסף. התקנה בתקנות מס רכישה, ולכן זה בתקנות, שמי שרוכש קרקע שיש עליה תב"ע לבנייה למגורים ותוך שנתיים מוציא היתר בנייה, משלם 6%, ואם תוך שנתיים הוא מוציא היתר בנייה, הוא מקבל 1% בחזרה. זה חוקק ביולי 2013, אז על זה מבחינתנו אין בעיה לתת את ההארכה, רק שזה כרוך בתקנה, כי זה לא בחקיקה הראשית. נתייעץ עם שגית אם להביא אליכם תקנה בנפרד שתאשרו אותה או לעשות את זה בחוק הזה. כשהיא תחזור, נתייעץ איתה. מה עם כל הדברים האחרים שהעלינו? לגבי נושא התושבות, החוק הזה נועד לטפל בפרוצדורות, לא בדיווחים ובאיחורי תשלומים. כמו

שתי בקשות שירון העלה בוודאי לא בנושא של תושבות, שאנחנו גם לא יודעים לטפל במשרדים, לפתוח את עניין התושבות, כמה ימים היה בארץ וכמה ימים לא היה בארץ, לזה אנחנו מתנגדים. תושבי חו"ל שבאים לארץ שיש להם תשעה חודשים,

לתושבי חו"ל שבאים לפה יש תשעה חודשים עד שהם מתארגנים פה, האם להאריך להם? אדוני, אנחנו חושבים שזה לא נכון. עניין הטיסות עוד לא השתנה, זאת הסדרה פיסקלית. הוא בא לארץ, הוא צריך לקנות, דירה. מה ההבדל בין המצב עכשיו למצב בעוד חצי שנה? עדיין אין טיסות, עדיין הוא לא בא לארץ. מה זה אין טיסות? אבל הוא הגיע ורוצה להתארגן פה. לא, אם הוא הגיע, הכול בסדר. אם הוא הגיע והציוד שלו עדיין שם והוא צריך להביא אותו. צריך להאריך לו את המועד. אנחנו חשבנו שבכל הנושא של - - - אני לא בטוח שחשבתם. חשבנו, אבל יש דברים אחרים, שחלקם הועלו וחלקם עוד לא עלו, שנוגעים לפעימה הראשונה, לפעימה השנייה. הארכת מועדים לזכאויות של תושבים חוזרים לפטור ממסים על ייבוא חפצים אישיים. על ייבוא חפצים או על מס מקרקעין?

בפיצוי מקרקעין אנחנו נותנים את זה. מדברים על ייבוא חפצים. על ייבוא חפצים, צו תעריף המכס? בצו תעריף המכס אנחנו מטפלים. זה בטיפול, זה צו שר אוצר, אנחנו נטפל בזה. אתם רוצים להכניס את זה פה? לא הבנתי מה זה מטפלים בזה. נפרסם צו תעריף המכס על הפרט הרלוונטי, נקדם את זה מול שר האוצר, והוא יחתום ויפרסם את ההארכה.

כיוון שזה צו מכס. אנחנו לא הבאנו לפה צווי מכס, תיקונים לצו תעריף המכס. תיכף נראה, הלאה. נושא שאיריס לא העלתה וביקשה ממני להעלות זה בקשות להחזר בלו, הארכה להסדר הסולר. לזה אנחנו נסכים. היום אתה יכול לבקש תוך שנה מיום רכישת הדלק. ביקשו מאתנו הארכה, ואת זה אנחנו חושבים שאפשר לתת. אלה 24 חודשים לקבלנים, הבלו, הפעימה הראשונה והפעימה השנייה שמופיעות בנוסח של הוועדה, אלה בקשות שלהם בסופו של דבר. אלה הדברים שאנחנו חושבים שאפשר. וכל השאר לא? שוב, כל השאר אלה ענייני חשבוניות, עניינים שהם בעייתיים עבורנו, הם פוגעים ביכולת לבקר, הם יוצרים חשיפה מסוימת, ואנחנו גם לא חושבים שיש איתם בעיה. זאת העמדה שלנו, אנחנו מבינים שיש עמדות אחרות. יש דברים שאנחנו אומרים שאנחנו מאפשרים. אני לא יודע אם העלו את הסיפור של המע"מ שמשלמים, יש כאלה שעדיין לא קיבלו את הכסף. עוד לא הגענו למע"מ, עכשיו אנחנו נתחיל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להצטרף לחלק מהדברים שנאמרו כאן על ידי ירון גינדי ואיריס שטרק. אני רק אוסיף שאני שמח שתקנה 2 תתוקן ויהיה זיכוי לקבלן, גם יתאפשר לו פרק הזמן הנוסף. לא שמעתי עדיין מה קורה בעניין מס רכישה ומס שבח למשפרי דיור. התיקון צריך להתייחס גם למי שרכש - - - אני יודע שאני לא חייב,

מכיוון שכבר התייחסו לדברים שהעליתי בנושא מס הרכישה, אני שמח שהדבר מקבל ביטוי. אני פשוט חושב שאין שום בעיה לשלב את זה בחקיקה הנוכחית ולא צריך להפריד את זה.

אני אמרתי לחבר הכנסת קרעי שאנחנו מתכוונים לשלב את זה בחוק הנוכחי, לא מחכים. מה שחבר הכנסת קרעי עשה זה בעניין משפרי הדיור,

1%. כן, סליחה, מאה אחוז.

אנחנו נמשיך הלאה. (2)בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975‏: (א)סעיף 39(א)(1) לעניין תקופת 90 הימים הקבועה בו.

הוא אומר שדחו להם את זה. אני רוצה לדעת אם זה נותן מענה לאנשים שחזרו במאי או ביוני לעבודה. היה עידוד תעסוקה לחזור ביוני. מה קורה אם אותם אנשים? אין להם כסף, הוא עדיין לא

כי זה כבר הרע במיעוטו, זה ה-second best. אז חבל שקראנו את הכול - - - אנחנו

לצערי אנחנו לא במקום שאלכס וכולנו היינו רוצים, אבל לפחות אנחנו

העמדה של אותו בעל עסק שאומר לך: אתה אומר לו היום שיכול להיות שיגיע מצב שבחודש אוגוסט הוא

שמגיע בבקשה לפריסת תשלומים ומראה שיש לו בעיה. חוק למחיקת חובות והסדרת תשלומים זה לא החוק שלנו.

זה לא החוק שלנו, וצריך להבין את המשמעויות של זה.

אני רוצה לשאול לגבי מה שינון אומר. ינון מדבר על תשלום של ארבעה חודשים. אני מנסה

אני אומרת שיתנו הארכות - - - אבל ההארכות שניתנו הן לא רלוונטיות,

ינון, אני לא הבנתי,

בעיצומה של הקורונה. היא אומרת שאין לה בעיה,

יכול להיות שלא הבנתי נכון את השאלה. אדם הגיע והמציאות היא שהוא נמצא עכשיו

מבחינתי, צריך להוסיף את העניין הזה עם כל הפרוצדורה שבין רשות המסים לבין משרד המשפטים.

אם משרד המשפטים היה אומר שזה בניגוד לחוק ואסור לעשות את זה וכל מה שנלווה לעניין,

הייתי מרים

מה זה בסעיף (ז) "למעט ערעור על החלטת המנהל"? לגבי ערעור אין הארכה. (ח)סעיף 106(ב)(2); מטפל בגביית חוב מס מצד ג'. אדוני, גם על זה נוותר, כמו שעשינו עם מס הכנסה. זו הוראה מחמירה בתחום הגבייה,

ממש לא, אבל חמש שנים זאת תקופה - - - אבל אני יכול להגיד לך באותה מידה על כל מיני דברים שאתה הכנסת, ששש שנים זאת תקופה, ואתה שם מוסיף 70 יום ופה לא, אני לא מבין את

אני שומע, ואני דיברתי עם מנהל הרשות. אני אומר לך שבשורה של נושאים, אנחנו מסכימים לשינויים, כולל הסדר הסולר והחזר בלו, שהיתה לנו עמדה אחרת. אתם מסכימים למה שירון העלה עכשיו? לא, יש הארכות שוטפות שהמשרדים נותנים היום, וזה נושא

זה לא מקובל. עד מתי נתתם את ההארכה ביחס לחשבונית? אפשר להאריך מעבר לחצי שנה. לא, אני מדבר

לא, זה הדוח התקופתי. אנחנו לא רשאים להאריך מועדים לחשבוניות,

אני הסברתי לו שיש אנשים שנתנו סחורה ולא היה להם במה לשלם את המע"מ

היום יש לו חודש מיום התפיסה להגיש הודעה כזאת,

(ב)סעיף 192(א)(1); סעיף 192(א)(1) לפקודת המכס זה הזמן בו בעל טובין נדרש להגיש

הנושא השלישי תקנות המכס שמופיעות כאן, והם מבקשים להאריך את המועדים שלהן בחקיקה. אומר גיא שהוא יבחן את שלושת המקרים. יכול להיות שבסופו של דבר הוא יביא תקנות לוועדה להארכת מועדים בתקנות עצמן. אבל תקנות יכולות לקחת עוד הרבה זמן. אדוני, נשתדל לעבוד מהר. בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה

אני לא טועה. אל תחשבו לא לעשות את זה. אנחנו גמרנו לענות את הציבור, אל תחשבו בסדר,

חברים, ואנחנו ידידים ואני משתדל, אבל תשתדלו לא לעשות כל מיני קומבינציות,

אם אין לכם כמעט פניות,

זה יכול להיות מהסעיפים שתוותרו עליהם. שי,

זה עוד ימים בשבילכם על פרה-רולינג, שהוא אומר שהם כמעט ולא מגישים גם ככה.

צריך לזכור שכא(א) ולב2(א) זה לטובת הנישום. נכון, בסדר, אז אתה יכול להוציא תחליטו, זאת החלטה שלכם. למה?

אומץ?

האם ראשי ממשלה בעבר ביקשו את זה לא יודעים.

אנחנו לא עושים פה דוחות שומה, וחלה עלינו חובת סודיות, יש עבירה פלילית. אתה יכול להגיד שחלה עליך

גם יגיע לפה יושב-ראש הכנסת לשעבר, שר הבריאות הנוכחי. אני מבקש שהיועצת המשפטית תגיד כמה דברים שנאמרו ומופיעים פה,

זאת התוצאה של הדבר הזה. הווי אומר, שמי שרכש דירה והיא היוותה דירה נוספת מהאחד באוקטובר 2018, למעשה מקבל 24 חודשים למכור את דירתו הישנה. אני עוד פעם מציף את זה בפני

לא על נדל"ן מסחרי, אני לא חושב שרואים כרגע ירידת מחירים בשוק הדיור כרגע .

שלפי הכלכלנית הראשית בחודשים מרץ-אפריל

כרגע אנחנו לא רואים ירידת מחירים ארצית, הווי אומר שיש תנועה בשוק. שי, אנחנו לא מקבלים את הגישה הזאת. לא אנחנו מקבלים את זה, לא דיברנו על זה בישיבה הקודמת,

התקופה הזאת שבין האחד במרץ לאחד בספטמבר לא תיחשב במניין התקופות.

מי שקנה כיום זה לא עולה מהצעת

רבותי, נצטרך להכריע בעניין הזה.

(2)סעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב); זה לגבי מס רכישה של דירה של שחלוף של קבוצות רכישה?

נוספה גם הפנייה שהיתה לנו, שהיו להם 12 חודש? אז פה מופיע השחלוף של ה-24 חודש וה-12

כן, מסכימים. אז גם 49(ה) פותרים לך את הבעיה גם

אני עוברת לסעיפים שהוועדה ביקשה להכניס אנחנו נעבור לעמוד 6. למעשה, בסעיף הזה הוועדה ביקשה הארכת מועדים גם למענקי סיוע לפעימות של התשלומים לעצמאים. אם אתם זוכרים, במסגרת אחד הדיונים,

ולפעימה השלישית אתה לא מסכים להאריך את המועדים? לפעימה השלישית אנחנו נסכים להארכה, אבל אנחנו מעדיפים להסדיר את זה בהחלטת ממשלה, כיוון שזה נושא שלא

למה אתה בורח מזה?

אפשר לדעת מה השיקולים? עזוב, אנחנו רוצים את הכול בחקיקה.

בראשונה ובשנייה אין בעיה, ובשלישית כן? אין לנו התנגדות

אבל נושא שהוסדר בהחלטות ממשלה ולא בחקיקה, אנחנו מעדיפים שההסדרה שלו והתיקונים שלו יהיו בהחלטת ממשלה זה יוצר בלגן

למה צריך ללכת לישיבת ממשלה?

כן, ראיתי ויכוח בין ראש הממשלה לבין ראש הממשלה החליפי, תנו

דחיית מועד תשלום מס או מקדמות. שני הסעיפים האלה עוסקים במצבים שהוועדה נתקלה בהם מספר פעמים בשנים האחרונות, מצבים שבהם בשל הכרזה על מצב מיוחד

באזור הדרום פעמים רבות זה קרה פנו המייצגים וביקשו הארכת מועדים ממנהל רשות המסים. לעתים לקח זמן עד שניתנה התשובה, ולעתים ניתנה התשובה, אחרי שגם הוועדה הפעילה איזה סוג של לחץ וניתנה הארכה של יומיים, אולי חמישה, אני לא רוצה לחטוא לאמת, אבל ברוב המקרים זה היה ימים בודדים. הוועדה דיברה על זה כבר מספר פעמים גם בעבר, שהיא מבקשת לעגן את הדחייה הזאת של אותם ימים בחקיקה. אתם רוצים להתייחס? אנחנו חושבים שזה נושא - - - - ראוי ונכון. - - בעל השלכות רוחב, זה לא נוגע לתקופת הקורונה. זה גם לתקופת הקורונה.

זאת הסדרה שיכולה להיות מרחיקת לכת, כיוון שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב מיוחד לאורך זמן, ובו לא תהיה גביית מיסים. מה זה לאורך זמן? אנחנו לא חושבים שתהיה מלחמה שנה. אנחנו חושבים שהדברים האלה צריכים להיות - - - אנחנו פנינו ולקח המון זמן עד שנעתרו לבקשה.

זה היה יום, יומיים. אנחנו חושבים שהנושא הזה צריך להיות מטופל בדיון נפרד. בסדר, רק רציתי להעלות את הדברים האלה.

שתחשבו על זה יותר ברצינות. אנחנו בישיבה הבאה צריכים את

הישיבה ננעלה בשעה 12:02.